בוקר טוב ועדת הכלכלה, אנחנו פותחים את הדיון, הצעות תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשפ"ג 2023. אני מבין שעומדת לפנינו תקנה, תיקון תקנות? כן, תיקון תקנות. תכף נבקש מרספ"ן להציג אותם. אני חייבת להגיד שאני ישבתי גם עם נציגים של רספ"ן גם עם משרד המשפטים, הבהירו לי את מהות התיקון, בדקנו את ההיבטים החוקיים של התיקון וכרגע אין לנו הערות מבחינת הייעוץ המשפטי. מי מציג?

בבקשה. רק תציגי את עצמך. בילי בירון, היועצת המשפטית של רשות הספנות והנמלים. אדוני, אנחנו הבאנו כאן תיקון לספנות ימאים, משיטי כלי שיט קטנים. זה תיקון קטן שעוסק בשני נושאים. הנושא הראשון הוא הקלה. בעצם כיום בהתאם לתקנות הספנות ימאים משיטי כלי שיט קטנים בכלי שיט חייבת להימצא כל העת שמשיטים את כלי השיט, תעודת המשיט של משיט כלי השיט ושל האחראי על המכונות ככל שיש כזה. ובתיקון אנחנו מציעים להקל כך שבמקום תעודת המשיט ניתן יהיה להציג בפני מי שבודק את כלי השיט. כל האופציות, תעודת זהות, דרכון, לפי סעיף 3 א'. נכון. או רישיון נהיגה. או רישיון נהיגה. תעודות רשמיות בעצם של מדינת ישראל שבאמצעותן ניתן יהיה לזהות את המשיט. רק שאלה טכנית לגבי אופנוע ים. שתי שאלות, אחד, הוא כלול בקטגוריה נכון? בהחלט. וכל האנשים שמגיעים לאילת ומשיטים אופנוע, צריך רישיון לעניין הזה?

זה לא משכירים וטסים עם זה?

אוקיי. ונושא שני, יש מקום שזה לא נרטב,

בכלים האלה לשים את התעודה?

התעודה היום מפלסטיק תעודת המשיט. בכל זאת לא רוצם שהיא תירטב לא? גם אם היא תירטב לא ייגרם נזק.

אוקיי. ולגבי מקום. יש שקיות אטימה, שכמו שיש שקית אטימה לפלאפון יש שקית אטימה וברוב הכלים יש להם בתוך התא, בתוך כלי השיט.

סליחה. התיקון השני אדוני שאנחנו מביאים פה במסגרת תיקון התקנות נועד בעצם להמשיך לאכוף קיום עבירות על תקנות מסוימות שקבועות בתקנות האלה בדרך של הטלת קנס מנהלי, כאשר ניתן פסק דין לפני כשלוש שנים על ידי בית המשפט המחוזי שקובע שעצם העובדה שעבירות מסוימות שנקבעו בתקנות האלה ובתקנות אחרות כעבירות של אחריות קפידה,

עבירות שניתן לתת בגינן קנס מנהלי, עדיין צריך להוכיח את היסוד הנפשי שקבוע בעבירה. למרות שמבחינת מהות העבירות אלו עבירות מסוג אחריות קפידה, כלומר עבירות מסוג שלא חייבים להוכיח את היסוד הנפשי אלא ניתן להסתפק ביסוד העובדתי. את יכולה עוד מילה למה זה הוראות הקפידה האלה? כן, זה בדיוק מה שרציתי להסביר. כעיקרון, בהתאם למשפט הפלילי, כדי להרשיע אדם בקיום עבירה, צריך להוכיח גם את היסוד העובדתי, כלומר שבוצעה העבירה, וגם את היסוד הנפשי של אותו אדם בעת שהוא ביצע את העבירה. מה היסוד הנפשי במקרה הזה? אז בדיוק, במקרה הזה אנחנו מדברים בתיקון הזה על שלוש עבירות שלא נדרש להוכיח עבורן את היסוד הנפשי. לסוג המיוחד הזה של העבירות, שאפשר להסתפק רק בהוכחת היסוד העובדתי, מכל מיני סיבות שאם אדוני ירצה אני אפרט מהן הסיבות, אין צורך להוכיח את היסוד הנפשי, ואז לעבירות האלו קוראים לעבירות של אחריות קפידה. בית המשפט המחוזי, באותו פסק דין, שהוא בעצם הבסיס לתיקון, קבע שהוא סבור,

שבאמת העבירות האלה הן עבירות שניתן לקבוע אותן כעבירות של אחריות קפידה, אבל הקביעה הזאת צריכה להיעשות או בתקנות עצמן שהמחוקק יקבע. קודם זה לא היה מוגדר? לא, זה לא היה מוגדר. או בפסיקה שניתנה לפני שנכנס תיקון 39 לחוק העונשין. ואין לנו פסיקה כזו מצד אחד, וגם בגוף העבירה זה לא נקבע מצד שני, ולכן אנחנו מביאים את התיקון הזה בפני אדוני. חשוב לי להדגיש שאנחנו לא קובעים פה עבירות חדשות. בעצם עבירות שכבר נקבעו, שכבר נקבע בחיקוק אחר שניתן לאכוף אותן בדרך של קנס מנהלי, נוכל להמשיך לאכוף אותן בדרך של קנס מנהלי בלי הצורך והחובה, בעצם להוכיח את היסוד הנפשי.

בדברי ההסבר לא ראיתי שיש את הסכום של הקנס. הוא קבוע בחוק? הסכום קבוע בתקנות נפרדות שבהן אנחנו לא עוסקים כרגע, שקוראים להן תקנות עבירות המנהליות קנס מנהלי, עבירות בטיחות השיט משיטים ונמלים התשס"ג 2002. תקנות אחרות. שם יש את הקנס? כן, שם יש את גובה הקנס. אז נעבור לחוק, את רוצה להקריא? את התקנות? תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשפ"ג - 2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 230(ג) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג 1973 (להלן החוק) לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 229(א) לחוק, לאחר התייעצות עם רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד 2004 ובאישור ועדת הכלכלה בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 3(א1) 1. בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח 1998 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 3(א1), במקום "תעודת המשיט שלו נמצאת בכלי השיט בעת השטתו" יבוא: "אחד לפחות מאמצעי הזיהוי שלו המפורטים להלן נמצא בכלי השיט בעת השטתו: (1) תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965, (2) דרכון ישראלי תקף, שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב 1952, (3) תעודת משיט תקפה, שניתנה לפי תקנות אלה, הכוללת את תמונת בעל התעודה, (4) רישיון נהיגה תקף, שניתן לפי פקודת התעבורה (נוסח חדש), הכולל את תמונת בעל הרישיון". להמשיך אדוני?

תיקון תקנה 15(א) 2. בתקנות העיקריות, בתקנה 15(א) אחרי "תעודת משיט" יבוא: "תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או רישיון תקף" סליחה, אז פה אתם מצמצמים? מה זה תקנה 15(א) שזה רק תעודת זהות ואין פה? התקנה הזאת קבעה את החובה להציג. אם אדוני רוצה אני אקרא את - - - לא, רק תסבירי במשפט. - - - מכתיבה את המסמכים שנדרש להציג בפני שוטר או מפקח כלי שיט, מוסיפה חלופות נוספות. בעצם החלופות שאפשר להציג בפני מפקח כלי שיט או שוטר וחובה לשאת, קבועות בשתי תקנות. גם בתקנה 3(א1) וגם בתקנה 15(א). אז בשתי המקומות הוספנו את החלופות הנוספות. תיקון תקנה 31 3. בתקנות העיקריות, בתקנה 31, האמור בתקנה יסומן (א) ואחריו יבוא: "(ב) עבירה על הוראות תקנה 3(א), 3(א1) או 3(ב) היא מסוג עבירות של אחריות קפידה". 3 א' וזה, זה לא יושיט אדם ללא תעודת משיט, כמו שלא יושיט ללא רישיון רכב פחות או יותר. לא ישיט בן אדם ללא הסמכה. אוקיי. נצביע על זה? מי נגד? מי בעד? מי נמנע?

התקבל פה אחד. תודה רבה. יש למישהו משהו להוסיף לפני שאנחנו סוגרים את הדיון? לא שאלתי אתכם, מתנצל. לא, זה בסדר. אנחנו מייצגים את יבואני כלי השיט. שמי טל. אנחנו נמצאים פה בזמן האחרון בנושאים אחרים הקשורים באופן ישיר או עקיף לנושא הזה בחלק מהבעיות שאנחנו חווים בכל מה שקשור לכלי השיט בכנרת, אבל זה לא נושא הוועדה. אני רק רוצה לציין שהחברים פה עושים עבודה נפלאה ועוזרים לנו מאוד בכל מה שקשור.

התיקון הבא יהיה שאתם יכולים בלי כלום להשיט, נראה לי. קיוויתי שזה יהיה היום כבר, אבל נצטרך להמתין בסבלנות. אין סיכוי. תודה רבה. הדיון סגור ונעול.